אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אנחנו דנים עכשיו בבקשות הרביזיה שהוגשו. - - - הוועדה בדבר הקדמת דיון בהצעות חוק לקריאה ראשונה. הוגשו רביזיות. אתה הגשת? לא. אחמד טיבי הגיש רביזיות על הפטור להצעות החוק. אדוני היושב-ראש, אפשר לנמק? אוסאמה יציג בשם כל מבקשי הרביזיות, בבקשה. כמעט הודעתי שאתם לא נמצאים. אנחנו היינו. זה יום עמוס גם בוועדות ועוד לא התחלנו את המליאה אז תאר לעצמך איזה יום יש. ספר לי על זה. אנחנו הגשנו רביזיה - - אנחנו עכשיו על הפטורים. אז אני מתייחס בעיקר לנושא שנקרא בשפת העם "חוק הקורונה". חוק הקורונה לא פה. זה הפטור.

אנחנו לא מעלים את מה שמכונה חוק הקורונה, אלא נותנים הארכת מועדים לתקנות לשעת חירום בגלל שחוק הקורונה עוד לא הגיע. איזה תקנות? התקנות שהיו קודם: הגבלת פעילות, הגבלת מספר עובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות הקורונה. חוק הקורונה לא עולה לדיון.

אני לא רוצה להכשיל. עכשיו אני בא מוועדת חוקה ששם אנחנו דנים בהארכת המועדים. אם התקנה מסתיימת היום אני חושב שזה עוד לא הגיע אליך, אדוני היושב-ראש. זה גם יבוא אליך כי התקנות של קיום דיונים בוועידת זום של מעצר לאסירים ועצורים אנחנו מצביעים על זה עוד מעט בוועדת החוקה. אבל אני שואל ותוהה מדוע הממשלה מחכה תמיד לדקה ה-90 או בתוספת זמן ומביאה את זה בסד של זמנים ומביאים את זה היום עם 20 הצעות חוק נוספות וגם עם החוק הנורבגי וחוק המענקים? אתם משתמשים בסעיף 98 ובמקום לתת שעות שמקנה התקנון אתם משתמשים בסעיף 98 ואז קובעים רק שעתיים. למה שעתיים? כל העניין של ההסתייגויות והגשת הסתייגויות למעשה, אנחנו מרוקנים את כל עבודת הכנסת באותו שימוש בסעיף 98. הרי ידוע שהתקנות האלה אוטוטו עומדות לפוג ואפשר היה לעשות את זה לפני שבוע ולפני שבועיים בסד של

רצינו שעבר אבל אתה יודע שלא רצינו להעלות שום דבר שהוא קונטרוברסלי. לכן מבקשים את הרביזיה. אני רק מזכיר לך, חבר הכנסת סעדי שבשבוע שעבר מכיוון שחמישה חברים מהסיעה שלך לא היו אמרנו שלא נעלה שום דבר שהוא לא בהסכמת כל האופוזיציה, לרבות תקנות כאלה וחוקים כאלה שעולים היום. מכיוון שהאופוזיציה לא הגיעה להסכמה וחלקם גם חזרו בהם מההסכמות אז שום דבר לא עלה, לצערנו, ואנחנו נאלצים להעביר היום בסד זמנים. רצינו להעביר בשבוע שעבר כ-שבעה חוקים. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו, מי נגד?

7 נמנעים, אין לא אושר.

7, הרביזיה לא התקבלה. אנחנו נעבור לרביזיה על קביעת סדרים מיוחדים לפי סעיף 98. בועז טופורובסקי,

אדוני היושב-ראש, בהמשך למה שאמרתי קודם, התהליך הזה של חוסר כבוד לפעילות הכנסת ולעבודת הפרלמנט הוא לא מקובל. זה היה עם האישור שנתנו כרגע בניגוד לדעת האופוזיציה להקדמת דיון בהצעות חוק, ועוד לפני שהקדמת הדיון אושרה ההצעות האלה נפתחו להרשמה במליאת הכנסת ועל סדר היום של הכנסת דבר שלא מקובל ומראה שמדובר כאן על חותמת גומי ולא על תהליך אמיתי וכן. עכשיו אנחנו עומדים על סעיף 98 שכמו שאמרנו קודם בחודש וחצי האחרונים השתמשו בו יותר מאשר בכל השנים האחרונות, וזה מראה על תהליך לא בריא ולא נכון. זה מראה על כך שהקואליציה הזאת יותר מסוכסכת בפני עצמה ומתנהגת כאילו היא לקראת סוף כהונתה מאשר בתהליך נכון. לא יכול להיות שכל דבר שאין לו הסכמה יעלו את סעיף 98 שזה מה שקורה עכשיו במקום שנתנהל במדינה דמוקרטית ובכנסת מתוקנת שבה במקום שאין הסכמה יהיה דיון בכנסת, ואנשים יוכלו להביע את דעתם בצורה חופשית ובזמן הראוי שקבוע לפי התקנון. ואז נוכל להצביע על זה ולקבל הכרעה לפי הרוב. התהליך הזה לא בריא, לא נכון שלא מכבד לא את הוועדה ולא את הכנסת. אני רוצה להגיד שאני מתכוון להביא לדיון בוועדה הזאת, בימים שקטים, לא בימי משבר,

על כל מנגנון ההסתייגויות. אנחנו צריכים לחשוב לדון האם המנגנון שנקבע לפני כל כך הרבה שנים הוא כלי נכון באופן שבו עושים בו שימוש היום חברי הכנסת. אגב, לא משנה באיזו פוזיציה אתה נמצא. נדמה לי שלהגיש 9,000 הסתייגויות על חוק וכשקוראים את התוכן שלהם מבינים שאין בהן ממש וכששומעים את זמן הדיבור במליאה על החוק הספציפי אם מישהו יקרא את הכותרת של הדיון ויקרא את תוכן הדברים יגיד שאין שום קשר. אם יום אחד מישהו יעשה מחקר על מה דיבר חבר הכנסת המסתייג בהצעת חוק מסוימת בדבר - - - איתן, אני אציע לך משהו - - אז יבינו. ולכן כשנותנים כל כך הרבה שעות דיבור מחפשים על מה לדבר. איתן, אני אציע לך משהו. אני אגיד לך דבר אחד אם היית שומע כמה שרי ממשלה עולים לדבר כי בתור שר מותר להם - - הערה במקומה. נכון, הערה במקומה.

- - ומדברים על דברים שלא קשורים כהוא זה - - אז זה צריך להיות דו-צדדי. - - ומושכים את הזמן עד שראש הממשלה יגיע או עד שיהיה להם רוב. אם היית יודע את זה היית מבין שהבעיה רחוקה מלהתחיל באופוזיציה. לא דיברתי על אופוזיציה בכלל, דיברתי על מנגנון ההסתייגות. זה לא קשור לסעיפים. דיברתי על מנגנון ההסתייגות. דיברתי על החוברות המטורפות האלה שלאף אחד אין מושג מה כתוב שם. אבל מה שאני אומר, איתן - - אבל זה לא קשור לאופוזיציה. אתה לוקח את זה למקום אישי, אני לא מבין למה. אני מדבר על סדרי עבודה בכנסת. אני חושב שכדאי להסתייג לחוקים בצורה עניינית. אני אומר שאתה לא יכול לנתק את זה. אני לא מנתק שום דבר. אנחנו נדון בדברים האלה יחד. אני מבין מה שאתה אומר, בסדר. אף אחד לא יגיד לך שאין בזה היגיון - - אבל אתם מתנגדים. מה שאני אומר לך שאתה לא יכול לדון במדיניות ההסתייגויות בנפרד כמכשיר לצבירת זמן. לא, לא, לא הבנת אותי.

לממשלה יש חוקים פי אלף יותר.

אני מתכוון לדון בכלי ההסתייגויות כי הפורמט שלו היום לא משרת בחיוב את הכנסת ובטח לא מכבד את הכנסת ולא את החוקים שעולים.

אני מבין. אני גם חושג שצריך לחפש, ולא נגיע לשום החלטה, עד שנמצא כלים אפקטיביים למי שרוצה להסתייג ולאופוזיציה להביע את עמדתה ולנסות לאתגר את הממשלה. זה חשוב וראוי.

המנגנון הקבוע היום שאתה מגיש רק 1,000 הסתייגויות על חוק ועם ה-1,000 האלה אתה צובר עשרות ימי דיון זה לא מכבד מישהו במשכן הזה. זאת הייתה הערה כללית. עוד לא קבענו את זה, אני עוד לא גיבשתי עם עצמי את הכיוון ואת הרעיון. אני רק אומר שזה דבר שצריך לדון בו.

אבל זה לא תמיד היה ככה. - - - זאת תגובת נגד של הפעילות של הקואליציה, זה לא תמיד היה ככה. - - - חבר כנסת סיפר לי היום בגאווה שהוא המציא מחולל הסתייגויות אוטומטי. נראה לי שזה מוסיף נופך רלוונטי לדיון. אבל, רם, לא תמיד זה היה ככה. לאופוזיציה תמיד היה הכלי הזה. היא לא משתמשת בזה סתם, היא משתמשת בזה כתגובת נגד לתהליכים מאוד קשים ובעייתיים שהם עושים. חוק נורבגי זה לא תגובת נגד לשום דבר. פשוט רוצים להטריל. היה אין ספור זמן לדיון היינו שלושה חברי כנסת בוועדת חוקה: קארין אלהרר, סגלוביץ' ואנוכי. גם מיקי לוי הגיע. סליחה, גם מיקי לוי. - - - משבר הקורונה שאתם נכנסתם לקואליציה בגלל זה. ככה אמרתם. אני רוצה לעבור להצבעה על הרביזיה. מי בעד הרביזיה על הסדרים מיוחדים? ירים את ידו. הצבעה בעד 2 נגד 6 נמנעים

בעד- 2, נגד- 6,

הישיבה הסתיימה.

ננעלה בשעה 12:50.